אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום ה-2 בדצמבר 2020, ט"ז בכסלו התשפ"א. על סדר היום הצעת תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2020) (תיקון), התשפ"א-2020. מספר משפטים ולאחר מכן ניתן לייעוץ המשפטי של הוועדה לומר כמה מלים או למשרד החקלאות. כפי שידוע לכם קיימנו דיון על מכסות הביצים, מוטי, מתי זה היה? 16 ביוני. משרד החקלאות לקח את הנושא לידיו, עשה בדיקה, התייעצות, הידברות והביא לנו מכסות ביום ההצבעה בקריאה טרומית על פיזור הכנסת. אנחנו בסוף 2020, בתחילת 2021. יש תחושה שאנחנו אוהבים להגיע ברגע האחרון. אנחנו נרצה לדעת מה ההשלכות גם לגבי שנת 2021. האוצר אתנו? אני כאן. אני רוצה לומר בצורה חד משמעית שאנחנו רוצים להפסיק להיות האנשים הרעים וזאת כאשר יש את האנשים הטובים שיושבים ביציע ואומרים שהם תומכים אבל לא מתקצבים. אנחנו רוצים בתקנות הבאות לעבוד כפי שאנחנו רוצים. אלה לולים משודרגים, לולי חופש, לולי מעוף, תקרא להם איך שאתה רוצה אבל האוצר יצטרך כאן להכניס את היד לכיס ולשחרר סוף סוף. אי אפשר לעשות את המגדלים הישנים כאילו הם רעים, חברי הכנסת אטומים וכל שנה הכלבים נובחים סליחה על הביטוי וההשוואה והשיירה עוברת ואנחנו מצביעים בגלל שזה הכרח שלעתים לא יגונה. עם כל הכבוד, אין כאן צד של רעים וטובים. יש צד אחד שהוא רע וזה האוצר שלא מתקצב את זה.

מפיץ את התיאוריה הזאת אבל לתקצב, הוא לא מוכן לתקצב. אני אומר בצורה חד משמעית שאנחנו יותר לא נהיה הגוי של שבת שלכם. שימו יד בכיס, שבו עם המגדלים, שבו מול משרד החקלאות, תחליטו על הרפורמה הזו, כמה היא עולה, חלקו אותה למספר שנים ונדע יעד ונסיים את זה. הגיע הזמן שבמדינה הזו יבינו שבעלי העסקים או כל דבר אחר שהמדינה מאפשרת אותו לאורך שנים והיא מחליטה לשנות שתשלם, גם אם זאת טעות שלה. רוצים לשנות, רוצים לקחת סיבוב פרסה שתכניס יד לכיס ותממן את שינוי הפרסה הזה. כל שנה נכנסים לזה ואנחנו נשמע היום, נשמע את הצעקות והן צודקות. זה לא גוואלד ריק. כל העולם מתקדם לכיוון של לולים משודרגים ואנחנו תקועים עם התפיסות הישנות בגלל שמישהו לא רוצה לשלם על זה. אם אתם מצפים שהמשקים הביתיים ישדרגו בכוחות עצמם זה לא יקרה. אין להם את היכולת הזאת. יש כאלה שזו הפנסיה שלהם. שלחנו אותם למקומות לא נוחים לגדל, נוצרה צורת חיים ואי אפשר לומר סטופ ושמישהו החליט להשתנות. צריך לשים את זה סוף סוף במרכז החדר, לדון ולחתוך את זה.

שאני מצר על כך - מהרבה סיבות שאנחנו לקראת סוף קדנציה אבל כאן בסוגיה הזאת עוד יותר. אם לא, הייתי היום מתנהג אחרת. הייתי קובע לוחות זמנים ומתנהג בצורה אחרת בהרבה נושאים. מגלגל את כולם מחוץ לוועדה עד שהסוגיה הזו תיפתר. זה לא כסף גדול. אם אתם מצפים שהזמן יעשה את שלו ומישהו אחר יעשה את זה שלא על חשבון האוצר זה לא יקרה. אנחנו לא נתקע את הגדלת המכסות.

כי אנחנו אלופים

אנחנו יושבים כאן וחונקים את עצמנו ברגולציה שלפעמים טובה ומוצדקת ומרשים לעצמנו לקנות ממדינות בן כלל לא קיימת רגולציה, לא ערכים של כבוד האדם וחירותו, לא ערכים של סביבה, לא ערכים של צער בעלי חיים ומשם מותר לנו לקנות. הגיע הזמן לעצור את זה. משרד החקלאות, בבקשה. בוקר טוב אדוני, תודה רבה. דוקטור אסף לוי, סמנכ"ל גורמי ייצור, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אנחנו מבקשים להביא בפני הוועדה טיוטת תקנות למתן תוספת גם למגדלים קיימים וגם למגדלים חדשים, כמו שהתחייבנו עוד ביוני. אני מתנצל מראש בפני הוועדה שלקח לנו זמן כי באמת ניסינו למצוא את האיזונים בין כל הטענות וכל האינטרסים גם של החקלאים, גם של הארגונים הירוקים, גם של חברי הכנסת שהציגו בוועדה הקודמת את שלל הדעות וניסינו להביא תקנות מאוזנות שלא כולם מרוצים. לכן אנחנו חושבים שהתקנות מאזנות וטובות. לדבר על שנת 2021? אתה חייב לדבר על שנת 2021. אמרתי את זה בפתיח. אנחנו עובדים בשצף קצף להביא לוועדה גם את תקנות 2021. אנחנו מחכים לשני דברים אחרונים. על פי החוק אנחנו צריכים התייעצות עם המועצה ואנחנו ממתינים לקבל אישור התייעצות עם המועצה לענף הלול. התקיימה התייעצות?

הם דחו את הדיון כדי לראות איך מתקיים הדיון היום. מה? הנה, אני אומר לכם ואם שומעים אותי אנשי המועצה לענף הלול אני מציע לכם לסיים את ההתייעצות היום. אם תעשו זאת, יכול להיות שתקבלו את 2020 ו-2021 ביחד. ניתן לכם להתייחס. אני ושוב שעשיתם טעות חמורה. תקנות2021 מצלמות מצב קיים של שתי התקנות, אחת שאושרה ביוני. אתם לא יודעים לאיזה מצב הולכים. תחשבו על זה טוב טוב ואחר כך תתייחסו. ברשותך, אנחנו קיבלנו את טיוטת התקנות ביום חמישי בערב. מי הדובר? הפרוטוקול לא מכיר אותך. כנ"ל לגבי כל הדוברים האחרים. שמואל לויט, מנכ"ל המועצה לענף הלול. קיבלנו את טיוטת התקנות ביום חמישי בערב, אחרי שהם ישבו לא יודע כמה זמן במשרד החקלאות. היות והתקנות ל2021 נוגעות בעיקר פרנסתם של חקלאים, אי אפשר לקיים דיונים בצורה כזאת. תקשיב טוב, אולי לא הבנת אותי. נתתי דברי פתיחה שאני חושב שאתה צריך להבין. לפעמים הרבה גורמים במשק חשבו לשפר מהלך ואחר כך הפסידו הכול. יש פתגם האומר שרצית את כולה,

אתה יכול לא לקבל את המכסות היום, גם של 2020 וגם של 2021. תחשבו טוב טוב. אני חושב שאתם עושים טעות חמורה. תתייעצו ביניכם. אתם עושים טעות חמורה. אכלתם אותה כבר כמה שנים.

לטובתכם. תחשבו.

סיימתי את הפתיח. זה מה שיש לך לומר על כל התקנות? תפרט. אני לא חי עם סיסמאות. בשמחה רבה. התקנות האלה מתקנות את התקנות שאושרו ב-16 ביוני, פורסמו ברשומות. אנחנו מבקשים בטיוטת התקנות לתקן את התקנות שנקבעו ב-16 ביוני ולאפשר שני סוגי תוספות - הן תוספת רוחבית לכלל החקלאות כאשר שמענו את דרישות הוועדה ואנחנו עושים תעדוף במתן התוספת למי שמגדל בלולי חופש, נותנים להם אחוז אחד נוסף כדי לסמן תמונת מצב שאנחנו רוצים לעודד מעבר ללולי חופש. גם במכסות החדשות אנחנו נעודד מעבר בלולי חופש ולולי מעוף ללא כלובים. שאלה. כל פעם אנחנו מתעדפים את לולי המעוף וזו ברכה. אתה יכול לומר לי מה המגמות מאז התחלת לתעדף, כמה עברו מיוזמתם בלי סיוע המדינה? אין לי את הנתונים. כי אין לך. זה מה שאני רוצה לומר. אל תמכרו לי סיסמאות. אמרתי לך שתפרט. מה זה נקרא לתעדף? אנחנו רוצים לתת יותר מכסות למי שיעבור ללולי חופש וזה יהווה תמריץ לאלה שלא עם לולי חופש לעבור ללולי חופש. אני שואל

בלי כסף זה לא יהיה. אני מסכים אתך אבל מי שעוסק בכסף נמצא לשמאלי. תעדוף של אחוז אחד סטיית תקן, זה לא נחשב תעדוף. פעם הייתי שר, בין 2009 ל-2013, עשיתי קומבינה מול אגף התקציבים כדי לשחרר עודפים כלואים. אמרו לי שיש לי חצי מיליארד עודפים מחויבים וזה התקציב. שאלתי מה אני יכול לעשות עם זה ואמרו לי כלום. אז שחרר אותי מהם. אמר שאם הוא משחרר, שאחתום לו. אמרתי שאני אעשה אתם משא ומתן. אמרתי שתוך חמש שנים, חסל את זה. על כל 100 מיליון, אני רוצה 30 מיליון לפיתוח. הוגן? בשוטף. הוא הסכים אתי. באתי לאלי ישי, היה יושב ראש המפלגה, ואני מספר לו את זה. הוא אמר לי שהוא לא מה אני עשיתי עם האוצר, אבל לפי הניסיון שלו שלא אתלהב מהר כי באוצר, אתה יושב אתם, פותחים לך את הלחמנייה, מורחים את החרדל, שמים את הנקניקייה אבל לא שמת לב שהוא שם שקוף. אתה לוקח את זה, הנקניקייה מחליקה ונשארת עם הלחמנייה. זה האחוז האחד. זה היה לשם הבדיחה וכדי לנסות לרכך את הטונים שלי. תפרט לי. הנה, יש לך חמש-שש דקות, תן לנו פירוט, לא בסיסמאות ולא בהערכות כלליות. איפה נרשמים לדיבור? אצלנו בוועדת הכלכלה לא נרשמים. כולם מדברים. אני אורח כאן.

כולם מדברים אצלנו. חבר ועדת הכלכלה מן המניין.

כפי שכבודו אמר בהתחלה, בלי תקציב יהיה מאוד קשה לתעדף. אם אפשר לשאול שאלה קטנה. אתה שאלת כיצד התבצע התעדוף. אנחנו רוצים לדעת מה התבצע. זה מה שהוא אומר. נפתח המשפט האומר שכל עוד אין תקציב אי אפשר לבצע. אנחנו כרגע דנים עניינית בנושא הביצים. היום כ-95 אחוזים עדיין מגודלים בלולי סוללה. 1.9 אחוז באורגני ו-3.2 אחוז בחופש. כלומר, מעל חמישה אחוזים בגידול ללא כלובים.

שכבודו אמר בתחילת הדיון, ללא תקציב יהיה קשה לעשות את המעבר ללולים הקיימים. מכסות חדשות לא ניתנו כבר כמה שנים ולכן עכשיו, כאשר אנחנו מבקשים לתת את המכסות, שלוש או ארבע שנים לא היו מכסות חדשות, אנחנו נותנים את התעדוף ומנסים לעודד את החקלאים לגדל ללא כלובים. אתם יודעים שאם לא יהיה תקציב, הם לא יעברו למעוף.

אני מפריד בין לול קיים לבין מכסה חדשה. בלול קיים, אני מסכים אתך לגמרי. אם יש לי לול קיים שיכול להכיל עוד 1,000 מטילות בלי בינוי, בלול הקיים, אני לא אקבל את המכסה? זה לא קשור לדיון הזה. נגיע לדיון הזה אחר כך. זה לא בסעיף הזה. אנחנו בתקנות מבקשים להביא גם תוספת רוחבית עם הטבה ללולים ללא כלובים ומכסות חדשות שגם שם אנחנו מבקשים לתת העדפה ללולים ללא כלובים ולתת העדפה לקבוצות מסוימות של חקלאים בחלוקת המכסות החדשות כפי שמפורט בתקנות, ליישובי צמודי גדר, ליישובי עוטף עזה, למגדלי פטם שהפסיקו לגדל וכמובן לאוכלוסיית המיעוטים. אנחנו רוצים לתת כ-10 אחוזים שמיועדים רק להם. בנוסף אנחנו מבקשים שהתוספת הרוחבית תינתן באופן זמני כי לצערנו גילינו שיש חקלאים שמקבלים את התוספת ולא מגדלים את התוספת אלא מספסרים ומוכרים אותה. לכן אנחנו מבקשים שהתוספת תינתן באופן זמני לשנה אחת וביום שהחקלאי יגדל לאת התוספת בצמוד למכסתו, בשנה העוקבת היא תהפוך לתוספת קבועה כי המדינה נותנת משאב כדי לגדל ולא לעשות עליו ארביטרז'. בנוסף אנחנו מבקשים ליצור הקלות במקום הגידול למגדלים חדשים כדי לאפשר להם. אנחנו יודעים שלגדל מכסה אחת בודדת קשה ולא כלכלי להקים ולכן אנחנו מבקשים בתקנה להקל ולאפשר למגדלים חדשים מה שלא היה בעבר להקים לול משותף כל עוד הבעלות בלול היא של כל המגדלים כי חשוב לנו לשמור על הייצור העצמי. הבסיס לשמירה על התכנון בענף הזה, הוא ייצור עצמי. לכן אנחנו רוצים שהבעלות של הלול תהיה של כל המגדלים החדשים ושיקימו בלול הזה. אני מבין שכל התעדוף הוא בזה שאתה מגביל את המכסה. אתה לא נותן לחקלאי שום דבר כדי שישפר את המצב.

רק במכסות. תעדף במכסות. זה מה שנתת לו. זה התעדוף. אלי, אני מבין שלא התרשמת מאחד אחוז. כך תכלא עוד 400,000 תרנגולות בכלוב. יש לי אחר כך שתי הערות לתקנות עצמן, אבל אני רוצה שאלה מקדמית. אדוני היושב ראש, עוד משפט חשוב ששכחתי להגיד. אנחנו גם רוצים להסתמך על עצמנו ולהגדיל את הייצור העצמי. אנחנו צריכים את הביצים אתמול ולכן בתקנות אנחנו עושים את האיזון בין המגדלים הקיימים בלולים המיושנים לבין לולים שעומדים בכל הדרישות הווטרינריות כי אנחנו צריכים, בטח בתקופה הזאת, לעמוד ולהמשיך לספק את התוצרת לאזרחי ישראל בכל התוצרת החקלאית ובעיקר התוצרת מן החי. לכן התקנות מאזנות בין כל הצרכים. הכי קל לומר להביא יבוא, אבל כמו שהיושב ראש אמר בפתיחה, זה לא הפתרון הכי עדיף כי גם שם אנחנו לא יודעים איך מגדלים את הביצים.

משרד החקלאות, שאלת תם מקדמית. מה המשמעות של לאשר עכשיו בנובמבר מכסות 2020? הרי הביצים כבר שווקו. אנחנו כבר בדצמבר. אני אסביר. אני מפריד את התשובה שלי לשני סוגי התוספות - התוספת הרוחבית למגדלים קיימים והתוספת למגדלים חדשים. ברגע שהוועדה מאשרת והשר חותם על התקנות ומאשר את התוספת הרוחבית, היא נכנסת לתוקף רישומי לכל המגדלים והיא לא נעלמת. כל מגדל, המכסה הרשומה שלו גדלה באופן אוטומטי וביום האכלוס מחדש התוספת נכנסת לפועל. אורך חיי להקה הוא בין 17 חודשים ל-24 חודשים ולכן גם התוספת, גם אם היינו בתחילת השנה, לא נכנסת לתוקף, לא מיד ואפילו לא באותה שנה קלנדרית אבל כל מגדל קיים, התוספת נרשמת לו במועצה והזכאות נשמרת ליום האכלוס. לכן התוספת הרוחבית, אין לה משמעות לתאריך. אתה צודק שיש משמעות למכסות החדשות, אנשים צריכים להגיש את הבקשה ובאמת העיתוי כרגע הוא קצת בעייתי, והיו לנו דיונים פנימיים גם עם הלשכה המשפטית של הוועדה וגם עם יושב ראש הוועדה לגבי העיתוי של המכסות החדשות. גם היושב ראש אמר שאנחנו לא יודעים היכן אנחנו נמצאים מבחינת היכולת להעביר את 2021. לכן אם 2021 לא יאושרו וחלילה הכנסת תיפול, לפי סעיף 38 לחוק הכנסת תקנות 2020 יהיו בתוקף ואז נוכל להאריך גם את ההגשה של המכסות. לכן אנחנו מנסים, בעקבות המצב, לשמור על כל האופציות כי אנחנו רוצים את המכסות החדשות. תודה. צריך להבין מהדברים שלו שבאמת אם יאושרו מכסות לשנת 2021, לרבות התוספות שהובאו עכשיו בתיקון הזה, זה מייתר את התיקון של עכשיו. בסופו של דבר אנחנו יושבים כאן לשם מטרה אחת, שהאזרח הפשוט

מה שצריך, יקבל ביצים בריאות, טובות, באיכות טובה ובמחיר סביר ונגיש לכולם. זה מה שצריך לעשות. לא צריך להתחכם יותר מדי. יש אנשי מקצוע שיושבים והם צריכים לתת את הדעת בנושא הזה. יש אחריות על המדינה איך לעשות את זה ויש עלינו אחריות לפקח שאכן זה יקרה. זה מה שצריך לעשות. שלא יביאו לנו כל מיני סיפורים ודברים מפה לשם, חלוקה, תעדוף כולי אלא יאמרו תכל'ס לקראת מה אנחנו הולכים. אנחנו לקראת שנה חדשה והשאלה היא האם נישאר באותו מצב. תרשום את השאלות ותענה אחר כך

אני מבקש להוסיף לשאלתה ומבקש לקבל מגמות בקטע של תוספת משקים לחברה הערבית. בדיוק. בחברה הערבית כמעט ואין. אני מבקש לדעת מה המגמות כאשר מאז החלטתם לתעדף אותם, כמה הצטרפו. חבר הכנסת רם בן ברק,

בוקר טוב אדוני, תודה רבה על רשות הדיבור. אמרתי דברי פתיחה בדם לבי ואף אחד לא פרגן להם. חכה שתגיע אלי. תודה על הדברים הנכוחים שאמרת בפתיחה. כולנו יודעים, ואני חושב שיש הסכמה מקיר לקיר, שמגדלי העופות לביצים יושבים כולם בפריפריה, רובם ככולם משקים משפחתיים שאילולא היו קיימים לא הייתה להם פרנסה. כולנו רוצים שהמצב הזה יימשך. אני מברך את משרד החקלאות על כך שהוא בא עם הצעה להגדלת המכסות וחושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב. על מה אני מתרעם, אדוני היושב ראש. אנחנו כולנו רוצים להיות מדינה מודרנית ולדאוג לרווחת בעלי החיים שאנחנו מגדלים אותם, שהם משרתים אותנו ובוודאי אנחנו צריכים לעבור בתוכנית מסודרת מלולי תאים ללולי מעוף. זה תהליך נכון וצריך לעשות אותו. אבל לא יכול להיות מצב שזה יושת על החקלאים. מדובר על חקלאים שנמצאים בפריפריה, שהם מוציאים את הלחם שלהם באמת בזעת אפם וזאת לא איזושהי אמירה, עובדים קשה מאוד עם מתח רווחים מאוד נמוך, עם מכסות יחסית קטנות למגדלים ולא יכול להיות שיבוא כאן באיזושהי רפורמה ויטילו עונשים על מי שלא הולך לרפורמה מצד אחד ומצד שני לא ייתנו את הפלטפורמה לעשות את מה שצריך בשביל לעבור לשם. אני חושב שהמדינה צריכה לקחת את העניין הזה. אני חושב שבמכסות האלה לא צריך להתנות את המכסה בלולים. כל זמן שהם עומדים בקריטריון בריאותי, צריך לאפשר לאכלס אותם גם אם אלה תאים. יש חקלאים שהשקיעו מאות אלפי שקלים בלולי הטלה חדישים שנמצאים קרוב לבתים ואלה לולים שעונים על כל סטנדרט. לכן לא צריך להתנות את זה אלא לתת להם את המכסות, לתת להם להמשיך ולהתפרנס. בד בבד עם זה המדינה צריכה לעשות תוכנית איך מוציאים את הלולים החוצה מהמושבים אבל זה אומר שהמדינה לוקחת אחריות, לא נותנת למושבניק לרוץ למינהל מקרקעי ישראל, לרוץ לוועדות התכנון שזה תהליך ארוך ויקר שאף אחד לא יכול לעשות אותו וגם לאף אחד אין את האמצעים הכלכליים לעשות את זה. המדינה צריכה לקחת את העניין הזה כפרויקט, למצוא את השטחים המתאימים מחוץ לישובים, לעשות את התכנון בצורה מרוכזת. יתרה מזאת, הם צריכים לקחת את המקום של הלולים הקיימים במושבים ולהגיד להם שללולים האלה תוכלו לבנות בית נוסף בלי לקחת מהם קנסות. לתת להם תמריצים אמיתיים ולבנות את הלולים. שיחזירו את ההלוואות האלה ב-20 שנים, ב-30 שנים קדימה, באיזשהו מס על הביצה או משהו כזה. לא להטיל את זה עליהם כי אחרת אנחנו נאבד את החקלאים האלה וכאשר נאבד את החקלאים האלה אנחנו נאבד את התושבים על גבול הצפון. נמצא אתנו פרופסור אבי שמחון, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, והוא רוצה להתייחס. בבקשה. תודה אדוני היושב ראש. דבר ראשון, אני מסכים כמעט עם כל דבר שאתה אמרת. באמת הדרך הנכונה לעשות את הרפורמה הזאת היא על ידי זה שהאוצר יסבסד את המעבר ללולים שהם או יותר גדולים או לולי מעוף אבל בכל מקרה אי אפשר להמשיך עם הלולים הנוכחיים הקיימים, גם משיקולים של צער בעלי חיים ואני גדלתי בבית שהתפרנסנו מלולים ואני יודע מה זה וגם משיקולים של בריאות. שוב, בגלל שיקולי הבריאות היה הסכם בין החקלאים והממשלה שלא יגדילו את המכסות בלולים הקיימים. זה היה ההסכם. הסכם לא צלח. בא משרד האוצר והציע הרבה מאוד כסף לתת לחקלאים, בדיוק כמו שטענת שצריך לעשות.

הציעו 100 מיליון שקלים שמשרד האוצר יעביר ישירות לחקלאים על מנת לאפשר להם להקים את הלולים המשודרגים. אם אני לא טועה, 380 מיליון שקלים. 350 מיליון. 100 מיליון שקלים. מה שקרה עם זה, מנכ"ל משרד החקלאות, מר נחום איצקוביץ', אמר שהוא את ה-100 מיליון השקלים האלה לא רוצה בלולים אלא הוא רוצה במשהו אחר. אתם נותנים לי 100 מיליון שקלים, אז תנו לי את ה-100 מיליון שקלים ואני אעשה אתם מה אני רוצה. כולנו בוודאי אתה אדוני היושב ראש יודעים שמשרד האוצר לא פשוט נותן כסף ולך תעשה מה שאתה רוצה. התוצאה הייתה שכן נתנו חלק מהכסף אבל לא את כל הכסף. אני חוזר ואומר שצריך באמת, בדיוק כמו שהצעת, לתת ללולנים כסף על מנת להפוך את השדרוג של הלולים שלהם לכדאי עבורם. אנחנו לא מצפים שהם יביאו את הכסף הזה מהבית. אנחנו לא מצפים שהם יעשו משהו אחר. אנחנו מצפים שהמדינה, כך צריך לנהוג, תיתן להם כסף על מנת לשדרג את הלולים שלהם. מי שתקע את זה, זה לא משרד האוצר. בדרך כלל באמת משרד האוצר הוא הפושע בעניינים האלה אבל לא הפעם. אם זה נכון, אולי באמת אם לא נאשר, יהיה לחץ. פרופסור שמחון, ברשותך, 100 מיליון שקלים, זאת לא הרפורמה המדוברת. ה-100 מיליון, כנראה זאת תוכנית סיוע כזו או אחרת.

במסגרת תוכנית האצה של הקוביד, נתנו 95 מיליון שקלים למשרד החקלאות לפתח את כל החקלאות. האוצר רצה במחטף להעביר את הכול לטובת הלולים ועכשיו הם מנצלים את זה לומר שלא רצינו לעשות את הלולים אלא רצינו לעשות דברים אחרים.

תראה מה עשית אבי שמחון. עכשיו האוצר רוצה להגיב. אני אשמח להגיב לזה. אני הייתי מעורב בכל התהליך הזה מהיום הראשון שלו ואפילו סיכמתי אותו עם משרד החקלאות והם חזרו בהם ברגע האחרון. אל תדבר אתי על ה-100 מיליון שקלים. אל תדבר אתי על משבר הקורונה. דבר אתי על ה-380 מיליון

למה לא צלח? הייתה הצעה של 340 מיליון שקלים בה היה הסכם רפורמה שכלל גם הורדת מחירים לצרכן וגם השקעות בלולים. בצד של החקלאות לא חתמו על ההסכם. היה ליל התקציב, כבר הכול היה מוכן, הצד שלנו היה מוכן לחתום, הם חזרו בהם ברגע האחרון. אחרי שנה הם באו ואמרו שהם רוצים את ההסכם הזה. באיזו שנה זה היה?

מי היה שר האוצר?

זה בעשור האבוד של משרד החקלאות. יותר חשוב מי היה אז מנכ"ל משרד החקלאות. רק להבהיר. חשוב לחדד ולשים דברים על השולחן. משרד האוצר בא והציע כסף. הצד השני של השולחן לא הסכים לחתום על ההסכם ובמשך שנה הוא לא נחתם. אחרי שנה באו וביקשו את הכסף. בינתיים כבר לא היה את הכסף. הכסף לא נשמר. פרופסור שמחון, אתה רוצה להוסיף משהו? אני רוצה לומר שאני חושב שהקו שאתה היושב ראש מוביל הוא באמת הקו הנכון. אנחנו מצפים מצד אחד לשדרג את הלולים וחייבים לשדרג את הלולים. מצד שני זה נכון שאנחנו מצפים שהאוצר יממן את זה, אבל כשהאוצר בא לממן את זה אי אפשר לומר לו קח את הכסף שהתכוונת לשים על הלולים ותעביר אותו למשהו אחר. למה שהמדינה לא תיקח את זה על עצמה, תמצא את השטח, תבנה את הלולים ותיתן את זה בליסינג לחקלאים? אחרת העסק הזה לא יעבוד. המדינה לא מבצעת. המדינה יכולה לבצע. משרד החקלאות יבצע. פרופסור שמחון, תודה.

תודה רבה אדוני היושב ראש. שמעתי את דבריך בתחילת הדיון וזה היה מדהים. ש"סניק יאמר תפיסת עולם כזאת? תגיד לי, איך לא נפלת מהכיסא? זה היה מדהים. אני כבר העברתי ליועצת הפרלמנטרית שלי שתודיע ליעקב אשר שיש לו במה להשתפר וביקשתי שייקח את הפרוטוקול וילמד אותו. עכשיו בוא ניכנס לעניין. אתה יודע למה שאלתי?

אני דיפלומט ממשרד החוץ. אני בן 60 ותמיד יש כאלה שמתפלאים לגבי. הם חושבים שירדתי מאיזה עץ או יצאתי ממערה. אני לא יודע למה. מתפלאים ולא יודע למה. אנחנו בצד הזה אוהבים לחבק את העצים.

רק תיזהר לא לטפס עליהם. הגישה של משרד החקלאות לא מפתיעה אותי והדבר הזה אפילו מעציב אותי.

שאתם לא הצלחתם להגיע ב-2018 ועד לרגע זה אתם רוצים להגדיל מכסות ואתם הולכים לקבע את המצב כפי שהוא.

הגדלת המכסה תשאיר אותנו באותה סיטואציה כאשר התעדוף שלכם היחידי הוא בהגדלת המכסה. אפילו אין עבודה כלכלית שהלולן או בעל הלול ידע שאם הוא מקבל הגדלת מכסה, תינתן לו אפשרות להגדיל את ההכנסה שלו באיקס אחוזים והאם זה בכלל יממן לו את ההגדלה או את שינוי המתווה של הלול שלו. אני לא חושב שיש כאן אפשרות להטיל על אותו חקלאי את האחריות גם לעשות את השינוי הזה מתוקף תקנה וגם לעשות את התחשיב של מה יצא לו ומה לא יצא לו. אתה אוטומטי מכניס אותו לסיטואציה בה הוא ינסה לעשות קומבינות.

ההצעה צריכה להיות חד משמעית שאתה מגדיל כאן את המכסה וצריכה להיות תמיכה כלכלית ישירה תוך מפת זמנים שכל בעל לול חייב לעשות את זה. אי אפשר להמשיך את המצב שבו אנחנו מגדלים במדינת ישראל בתנאים כאלה שהם לא אנושיים. אני מסכים עם יושב ראש הוועדה. הפתרון הוא לא יבוא. יש לנו את זה בענף אחר, בענף הבשר. יש את המשלוחים החיים. זאת קטסטרופה. נקודה. אי אפשר להמשיך עם זה וגם את זה משרד האוצר מעכב.

שר החקלאות, כל שבוע כשאני רואה אותו במליאה ושואל אותי, אומר לי שיש ועדה שדנה, עוד שנייה היא תגיע לפתרון. הפתרון הוא לא יבוא. הפתרון הוא למצוא לזה פתרון כאן בארץ, לא לפגוע בחקלאים, להוביל אותם יד ביד כדי להביא אותם למצב שהם הופכים להיות יותר נאמנים לרוח התקופה שהיא יותר אנושית ויותר פותרת את הבעיה של איכות הסביבה. הלולים האלה פוגעים באיכות הסביבה.

אפשר לבנות לולים חדשים שייתנו מענה שלא יזהמו את מקורות המים. תודה רבה אדוני.

בבקשה. אין לך מה לומר? זה דיון כללי. אני לא עושה צחוק מחקיקה. למרות שזאת חקיקת משנה, אנחנו מקיימים דיון עומק והדברים נרשמים בפרוטוקול. חכמים היזהרו בדבריכם. לכן אני רוצה לדעת את העמדה שלך. העלינו סוגיה של 2020 ו-2021, סוגיה של השדרוג ואני רוצה לדעת את העמדות של המועצה. מתי המועצה הולכת להתכנס כדי לקבל החלטה? קודם כל, מקובלים עלי דברי חברי הכנסת שלמעשה מיקדו את הבעיה. רוצים לדרוש מהחקלאים דרישות ומצד שני לא מעמידים את המימון שנדרש לזה. בהתייחס לזה, אנחנו לקראת כללי 2021 צריכים לדעת האם המדינה הולכת לשים כסף או לא הולכת לשים כסף כי התקנות הן שונות. אנחנו והמגדלים רוצים להתקדם. מבינים שהענף לא יכול להישאר כפי שהוא. המגדלים עושים כל מאמץ, המגדלים יחד עם המועצה ביוזמתם, וחרף התנגדות שהייתה בזמנו ממשרד החקלאות, העמידו על הרגליים את ניטור הסלמונלה שנעשה מאמצע שנת 2017. לולא המגדלים, לא היה ניטור סלמונלה. המגדלים והמועצה עשו את השירות הזה. אנחנו יודעים שצריכים להתקדם, אנחנו יודעים שהכיוון הוא לולים נטולי כלובים אבל לבצע את כל הרפורמה הזאת - - - אבל לא נעשה כלום בנדון. לא. דווקא כן. מישהו נעמד על הרגליים האחוריות שלו? היה חקלאי בספסופה שלא רצה לחכות עד שתהיה רפורמה ושדרג על חשבונו ללול נטול כלובים והשירותים הווטרינריים לא מאשרים לו לאכלס. ללא היתר. מכריחים אותו לאכלס לול ישן. תקרא לנו. חבל מאוד. איפה המועצה? מה המועצה עושה? הנושא נדון גם בערכאות משפטיות. הבן אדם בנה את הלול ללא היתר. יש כאן סוגיה שתגיע בהמשך בנושא סמכויות השירותים הווטרינריים בעניינים שנוגעים לוועדת בניין ערים. אני חושב שזאת התערבות לא נכונה ולא במקום. המרכיבים של הרפורמה הם לא רק מיקום הלולים. בינתיים מתעסקים עם הרבה דברים שהם בשוליים ומעכבים את כל הדיונים בנושאים העיקריים. לפני חצי שנה התעסקו עם נושא של רצפות בטון ללולים, שזה אבסורד שאין כדוגמתו. אחר כך הם הבינו שזאת לא התניה שיכולה לעמוד. אין כאן חשיבה כוללת היום. למה היא לא יכולה לעמוד? באנו לשמוע אותך. אני שואל אותך שאלה. אתה אומר שזה לא הדיון. הרציונל של רצפת בטון הוא לא הדיון. הרציונל היה לדרוש רצפת בטון כדי שלא יחלחל למי התהום.

אני אסביר. הרציונל היה שאין לו תיקוף על ידי גורמי מקצוע אחרים, היה שלול 2000 ישן, שממילא לא זה המקום שהוא צריך להיות בעתיד יוכרח על ידי השירותים הווטרינריים לעשות רצפות בטון.

יש לך תשובה? עורכת הדין אפרת ורד מהלשכה המשפטית במשרד החקלאות. מה היה הרציונל של רצפת הבטון? דוקטור רם כץ, רופא וטרינר ראשי לבריאות העוף נמצא אתנו ב-זום ואני חושבת שאפשר לתת לו לענות על השאלה.

תגיד לנו למה רצפת בטון ואני ויודע למה אני שואל. רצפת הבטון נדרשת מתוקף תקנות רישוי עסקים. אנחנו כמובן חושבים, כמו שאמרו הדוברים לפניי, שצריכים לעבור - - - לא. תעצור. זה שדרש את זה ברישוי עסקים, למה הוא דרש רצפת בטון? זאת אחת מהדרישות של רישוי עסקים. למה דרשו? אני שואל למה דרשו. מה הרציונל של זה.

לדעת למה דרשו. אני יכולה להסביר מה יש בחוק. למה לך? אני כאן בשבילך. אחת הבעיות בוועדה הזאת היא שמדברים עם מסכות ואנחנו שומעים קול ולא מבינים. תאמין לי שזה יותר נעים מאשר באוקטבות גבוהות. אני סובל אותך במליאה כל הזמן. המטרה של רצפת בטון היא שאפשר יהיה לנקות ולחטא את הלול. זה דבר ראשון. המטרה הנוספת היא בהיבט של הגנת הסביבה למניעת חלחול של מים למי תהום. כשאני שוטף את רצפת הבטון, עם מה אני שוטף אותה? עם ים של מים שמחלחלים למי תהום. אבל אתה צריך לעשות ניקוז. תודה אדוני. שאלתי את השאלה, מצאתי את התשובה ונתתי מה שרציתי לתת. שמואל, תתייחס ל-2020, לתקנות. אל תתייחס לכל הרפורמה. אתה רוצה דיון בוועדת הכלכלה על הרפורמה?

למה אתה לא מבקש? אני אבקש. אל תלין על כך שלא היה דיון על הרפורמה. זה שיושבים וחושבים שהזמן עובד לטובתכם, אתם טועים טעות חמורה. הרכבת נסעה, יצאה מהרציף. אתם תפסידו אותה. כדי להשלים את המשפט.

אנחנו חושבים שמה שצריך לעשות זאת תוכנית הרמונית כוללת שכוללת את כל הרכיבים, תקציב מצד אחד, ביטול הנשרה, גיל אחיד. עוד פעם רפורמה. תקנות 2020 ו-2021, תענה לי.

המועצה תמשיך את הדיון בו היא התחילה. לוחות זמנים. במהלך השבוע. אני יכול לקבוע דיון לאמצע השבוע הבא?

אתה יכול להתחייב לי?

מה יהיה בדיון הזה? אתה בודק את היכולות שלו?

אנחנו נפזר את הכנסת. אתה לא יכול להתחייב. אתה יכול לפזר את הממשלה.

קריאה שנייה ושלישית. אותו אחד לא הרג אותו אלא רק הוציא לו את הנשמה לאט לאט. תקשיב, הדקה ה-99.99, שם הוא יקבל. שאלתי שאלה. אתה יכול להתחייב על לוחות זמנים? אנחנו בתוך שבוע יכולים לקיים את הדיונים במועצה. תקיים דיונים, ואז מה? רגע. אחר כך יש לנו את משרד המשפטים, עבודה בירוקרטית. אני רוצה לסיים עם זה בשבוע הבא כאן בוועדה. אתה מסוגל להתחייב לי שזה יקרה? אני יכול להתחייב שבשבוע אנחנו מסיימים במועצה. מתי אתה מכנס את המועצה? בעברית פשוטה. מתי אתה מכנס את המועצה? אנחנו נכנס. יש לנו הליכים מוקדמים של הנהלת קרן ביצים. נסיים את הדיון. מפא"י כבר נקברה, עשו עליה גילוי מצבה ואתם עובדים עם אותן שיטות? עוד לא התייעלתם? אנחנו עובדים בצורה מאוד מסודרת וגם עומדת בכל המבחנים. תודה רבה. אם אתה לא ממהר, גם אני לא ממהר. הדיון ממשיך. אני לא ממהר לשום מקום. אם הוא לא ממהר, למה אני צריך למהר? המועצה לענף הלול לא ממהרת, אז למה אנחנו צריכים למהר? חברת הכנסת תמר זנדברג.

אדוני היושב ראש. חברות וחברים, כמה הנחות יסוד לדיון הזה. קודם כל, משק הביצים כמו משק החקלאות כולו, לדעתי חייב להמשיך להתבסס על משק מתוכנן ועל מכסות. זאת הדרך בה מדינה עם חוסן לאומי, חוסן תזונתי, חוסן כלכלי וחוסן אזרחי שומרת על אזרחיה, על החקלאות שלה, על האדמה שלה, על האזרחים שלה. אנחנו לא רוצים לסבסד את הביצים או את התוצרת האחרת מיוון או מספרד או מאיטליה או מסין או מכל מקום אחר. זאת נקודה. לכן פתיחה ליבוא, לדעתי לא באה בחשבון ואנחנו צריכים לעמוד על הרגליים האחוריות כדי שזה לא יקרה. לעקור אותה מן השורש. בדיוק. בתוך זה צריך לומר את האמת. בענף הביצים והלולים - אתמול עשינו כאן צעד גדול קדימה בנושא בקבוקי הפלסטיק וגם שם ישראל באיחור של כמה עשרות ישראל באיחור של כמה עשרות אלא שכאן סובלים בעלי חיים ולא פלסטיק. זה לא עניין של בקבוקים אלא של יצורים חיים. 94 אחוזים מהתרנגולות במדינת ישראל עדיין בלולים שנאסרו לשימוש בלמעלה מ-35 מדינות כאשר רוב התרנגולות באיחוד האירופי כבר מזמן לא בלולים האלה וכרבע מהתרנגולות בארצות הברית כבר מזמן לא בלולים האלה. בישראל, אתם רואים את זה, זה דף A-4, זה השטח שיש לתרנגולת ממוצעת מה-94 אחוזים אלה.

זאת מציאות שנגמרה, אי אפשר להשלים אתה, עברה מן העולם, איננה, לא קיימת. זאת הנחת יסוד שנייה וחשובה לא פחות. עכשיו השאלה איך משלבים בין שתי ההנחות האלה והדרך היא פשוטה, בדיוק כפי שציינת אדוני היושב ראש, באמצעות כסף. אין מה לעשות, זה יעלה כסף לעבור לעולם הזה. אבל זאת חובה לעבור לעולם הזה וזה חיוני לעבור לעולם הזה. זה גם כלכלי. זה גם כלכלי. מחר-מוחרתיים אנחנו נהיה אי בודד גם במשק הביצים. בדיוק. לא רק שזה כלכלי אלא אנחנו בעולם של תפוצת מחלות. זה גם בריאותי. אני אשמח לשמוע, לפני שנמשיך בדיון, לא רק את עמדת המכסות במשרד החקלאות אלא את עמדת השירות הווטרינרי. מה השירות הווטרינרי אומר על הבריאות, בריאות בלבד כשירות וטרינרי מבחינת רווחת בעלי החיים ומבחינת תפוצת מחלות. בהמשך המצב הזה הקיים,

כל זה, שוב, אלה מושכלות יסוד עד עכשיו. עכשיו השאלה מה עושים. אני חושבת שאנחנו כוועדה, צריך להיות לנו רגע והרגע הזה הוא עכשיו בו אנחנו נגיד שאנחנו לא ממשיכים בעולם הקיים. יש לנו עכשיו כוח. מה שגנץ למד בדרך הקשה, כשיש לך כוח, אתה משתמש בו.

אתה לא משחרר אותו ואז אתה רודף אחרי הכוח שהיה לך. פתחו קורס חדש. בדיוק. מושכלות יסוד לא למד. עכשיו זה הכוח שלנו. אם אנחנו עכשיו נשחרר את המכסות, אז שלום, נבדוק אותנו בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד עשר שנים, לא יודעת כמה, בפעם הבאה.

עכשיו זה הרגע וברגעים כאלה, בדקה ה-99,99, כפי שאמרת קודם לכן, שם קורים הדברים.

יש לנו 45 דקות עד פתיחת המליאה, תביאו את הכסף עכשיו, אנחנו רוצים לראות אותו כאן. תאמינו לי שברגעים כאלה, לפני אישור תקציב, לפני אישור מכסות, לפני יציאה לבחירות, אלה הרגעים בהם דברים קורים. בואו אנחנו כוועדה ננצל את הרגע הזה שניתן בידינו, לא נאשר את התקנות האלה. עלה על הדעת שאנחנו עכשיו נאשר מכסות ללולים חדשים שיפעלו בשיטה הישנה? הרי זה אבסורד שאין כדוגמתו. לכן אני אומרת שזה הרגע. בואו נראה את הכסף, בואו נראה איך הוא מחולק, בואו נפרוס תוכנית

אנחנו אנשים הגיוניים, אנחנו לא רוצים מהפכות ברגע אחד אבל המהפכה הזאת חייבת להתחיל ממקום כלשהו והרגע הוא עכשיו.

מוטי אלקבץ. מסכים אתך בכל חוץ מזה שלא החקלאים צריכים לשלם את המחיר הזה. אני אמרתי שהחקלאים צריכים? לא אמרתי את זה. מזכיר ארגון מגדלי העופות, מושב ספסופה בגליל. קודם כל, כבוד היושב ראש, אני רוצה להודות לך על הפתיח של דבריך. אני גם מודה לחברי הכנסת, אחד אחד, גם אם אמרו דברים שלא כל כך אהבתי אבל בסך הכול אני חושב שנוכל להגיע להסכמות. תרשה לי לא להתייחס כמה דקות לתקנות. מדי יום אנחנו מותקפים בתקשורת כאילו אנחנו אלה שגורמים ליוקר המחיה במדינת ישראל. אתמול היינו עדים תוכנית חסכון, בה הופיע כתב שמשקף את האג'נדה של קהלת וכל מיני ארגונים כאלה והעלה שם נתונים שלא יכולנו להתווכח כי לא הוזמנו. הימין הכלכלי החדש.

שאול פנדמסקי. הוא קודם כל העלה נתונים שהם לא נכונים והוא צייר אותנו כאילו המכסות ניתנו רק לעדות המזרח. אני אף פעם לא חש איזה שהם רגשי נחיתות בעצם היותי כזה אבל אני לא מסיכם עם זה כי 30 אחוזים לפחות הם במרכז הארץ. כידוע לכם בפריפריה אלה עדות המזרח ובמרכז הארץ דווקא לא ויש להם מכסות. 30 אחוזים מהענף במרכז הארץ ודרומה. גם בקיבוצים יש מעדות המזרח.

הוא כנראה נפל בדבריו. אני יכול לסלוח לו.

אלה אנשים שהעובדות לא מבלבלות אותם ויש להם משנה סדורה והם מקבלים במה. אל תצטנע, מוטי. אלה אנשים עם משנה סדורה שהעובדות לא מבלבלות אותם ולהם יש פתחון פה והם מקבלים במה. ענף ההטלה מהווה פרנסה עיקרית ל-2,000 משפחות בגליל, ביניהן ממרגליות, כפר יובל,

מוצרים שמאוישים באזרחים שנמצאים שם. נמצא לצדי,

חברי הטוב שמעון ביטון ניצול אוטובוס הדמים, אוטובוס הילדים של אביבים, שאביו נורה ונהרג באוטובוס ושמעון היה מהפצועים הקשים ביותר. לימים שמעון הוא יושב ראש ועד אביבים. אמו של שמעון,

נשארה שם ופרנסתה העיקרית היא מגידול לול ביצים.

שמעון ואני ישבנו באוצר וחתמנו על מתווה של 340 מיליון שקלים. מי שלא חתם, זה משרד החקלאות בראשותו, לא של השר, של מנכ"ל המשרד שהוביל דרך קשה מאוד כדי קודם כל לממש את האג'נדה של קהלת, לפרק את התכנון - - - וקראו לו המנכ"ל בן אליהו, למי שלא יודע.

הוביל דרך קשה מאוד נגדנו ובין היתר הוא דרש מהשירותים הווטרינריים - שלא הסכימו כי הם יודעים שזו דרישה מטומטמת רצפות בטון בלולים. זאת דרישה מטומטמת. זאת דרישה שאין לה שום היגיון. הלשלשת של העופות היא מתחת לקירוי והיא לא נרטבת ולא מזהמת את מקורות המים של מדינת ישראל. אבל הניקיון של הלול.

להיפך. ניקיון בלי זה, זה יבש. בניקיון עם בטון זה רטוב. יש לולים מעטים כאלה במדינת ישראל שרצפת הבטון שלהם שאלה לולי סולרה והרצפה שלהם היא רצפת בטון וזה מפגע תברואתי סביבתי שבלתי ניתן לחיות לידו כי הלשלשת לא מתייבשת והיא מהווה מקור שמושך זבובים ומושך מזיקים. ביקשנו ממומחים והגישו לנו עבודה ששוללת את הדרישה הזאת. רצפת הבטון הייתה מקבעת את הלולים בתוך הישוב, וחוץ מזה, מה שרצה בן אליהו היה שרצפת הבטון לא תיעשה באמת. הוא רצה לאלץ אותנו לממש את הרפורמה בכספנו והוא אמר שעד ה-1 ביולי 2019, מי שלא יעשה, לא יוכל להכניס את הלולים.

אנחנו נרדוף אותו.

היום השירותים הווטרינריים הבינו שזאת דרישה לא מידתית ולא נכונה. קבעו את ה-1 במארס 2021 כתאריך שבו לולים שלא יעמדו בדרישות רישיון עסק ולא יצאו החוצה או לא יראו צעדים שכרוכים בהרבה כסף לצאת החוצה, לולים כאלה לא יאוכלסו. גם לולים שנבנו בכספי המגדלים, מתוך ידיעה שזה לול זמני, הם יצאו כשיהיה אזור גידול מסודר, כשהמדינה תביא תקציב כפי שחתמנו שמעון ואני ומי שלא חתם זה בן אליהו - והמדינה תעשה בדיוק כמו שהיא עשתה ברפורמה ברפת. ברפורמה ברפת שמו מיליארד שקלים.

עצור כאן. אסף, המנכ"ל הנוכחי יהיה מוכן לחתום על ההסכם הזה? אם האוצר יהיה מוכן לממן, אני בטוח. אנחנו נעיר את האוצר מתרדמתו. אם הוא הסכים פעם, למה שלא יסכים היום? אפשר לשמוע את עמדת האוצר? אני לא מבין כל הזמן פונים אלי בשאלה כשאנחנו שמנו 100 מיליון שקלים. עזוב את ה-100 מיליון שקלים. ה-100 מיליון שקלים, סיכמנו, זאת תקופת הקורונה ולא מדברים עליה. היה הסכם לגבי 340 מיליון שקלים.

מי שלא חתם עליו זה בן אליהו. מי שלא יודע, זה עשור אבוד של משרד החקלאות. נציג פורום קהלת, הימין הכלכלי החדש האגרסיבי. הוא לא חתם. היום יש מנכ"ל שכנראה יהיה קשוב. המגדלים מוכנים. חוץ מלחבוט בהם, הם מוכנים. הם אומרים לך שהם מוכנים להיכנס להסכם הזה ולגמור עם הסאגה הזאת. האם האוצר יהיה מוכן לחזור? מתי היה ההסכם הזה? ב-2018. האוצר יהיה מוכן לחזור להסכם 2018? החקלאות כן. מה עם האוצר? אין לנו את הכסף עכשיו. אנחנו נמצא. קודם כל, אם היה כסף, הייתם מוכנים? אני לא יודע להגיד. הרפורמה הזאת היא רפורמה שצריך לחשוב עליה היטב כיוון שלא מדובר בלולי מעוף או בלולי חופש. אלה כלובים מאובזרים. יש הרבה בעיה עם הרפורמה הזאת. אצלי הכול או לא כלום, אמרתי בתחילת הקדנציה. אם עושים משהו, צריך לעשות אותו כמו שצריך. הלוואי ואני יכול. אני שואף לשם. מיקי, את לא ברשות דיבור. מוטי, תסיים. בהסכם שנחתם אין ציון לאיזה סוג של לול. אני באופן אישי תומך ומברך, רק שהמדינה תעמיד תקציב כדי לאתר אזורי גידול נוספים כי אנחנו צריכים להבין שלולי חופש דורשים יותר שטחים. אנחנו מברכים, אנחנו נתמוך בזה, אנחנו נשמח להיות שותפים למהלך כזה אבל שהמדינה תיתן. אין לנו שום התנגדות. יותר מזה, אני קורא לכם כאן, ענף הפטם עובר היום משבר לא נורמלי ואנחנו מייצרים הרבה יותר עופות כי מונעים מאתנו לקיים הסדר ומונעים מאתנו להגדיל את הענף הזה, לא בתכנון, אנחנו לא רוצים תכנון, אנחנו רוצים הסדר רך שיביא להלימה בין הכמות הנצרכת לכמות שאנחנו מייצרים במחיר מפוקח. אין שום בעיה אבל אנחנו מייצרים כי המדינה פרופסור שמחון וקהלת חושבים שאנחנו רוצים לחזור לתכנון. לא רוצים לחזור לתכנון. אנחנו מייצרים הרבה יותר עופות ושוחטים הרבה יותר עופות משזקוקים להם והמגדלים מפסידים. אף אחד לא נהנה מזה, רק רשתות השיווק שהן היחידות שנהנות מהענף הזה. תודה. היום אנחנו לא עוברים על התקנות? אם נספיק, כן.

גם הצבעה, אם נספיק. ואם מישהו ירצה רוויזיה, גם נספיק. כשנגיע לתקנות, אני אשמח להתייחס. שרק הכנסת תתפזר ולא דברים אחרים. אנחנו לא מפזרים כלום. אנחנו בונים על מנסור עבאס. דוקטור מנסור עבאס. דוקטור מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ. ראש התנועה האיסלאמית, הפלג הדרומי. עידו רול, בבקשה. אדוני היושב ראש, נחזור ללולים. לי חשוב לומר כאמירה מקדמית שחייבים לאמץ גישה הומנית יותר בכל הענפים. משרד החקלאות צריך לקדם את זה לא רק בענף הלולים בו אנחנו דנים אלא בכל ענפי החי.

מדינת ישראל לא נמצאת במקום טוב והיא צריכה לעשות התקדמות משמעותית. אבל כאשר מקדמים רפורמה, בעיניי זאת לא חכמה לבוא לוועדה עם רפורמה ולהגיד רפורמה יש,

קודם כל, זה החלק הקל יותר יחסית. כשבאים לכאן, לדעתי לפחות, אולי היושב ראש יגיד משהו אחר, אנחנו לא אמורים להיות הפרויקטור של רפורמות שמגיעות לכאן,

מביאים רפורמה, צריך לבוא עם איזשהו תיאום בסיסי גם על הכסף. לבוא ולומר אני רוצה לקדם חקיקה אבל כסף אין לי, זה לא עובד. כאילו אנחנו הממשלה. אבי שמחון מופיע לי ב-זום ובוכה. אתה היועץ הכלכלי לראש הממשלה, תביא את הכסף. אמנם הוועדה מגדילה ראש אבל התפקיד שלנו הוא לא לא לייצר כסף. אנחנו מתעללים בבני אדם וחסים על בעלי חיים. טוב שלפחות חסים על בעלי חיים, אבל על בני אדם לא חסים. מפזרים כנסת, מכנסים כנסת, מפזרים כנסת. כולם מבינים באמת שכל דבר שהוא הומני ובריא יותר, ברוב המקרים עולה יותר. כמו שעשו ברכבים היברידיים הטבת מס, אי אפשר לבוא ולומר שצריך לעבור לגידול חופש או לגידול בלולי מעוף ולומר שזה יקרה מעצמו.

בטח בעלי עסקים שהם לא תאגידים גדולים, אי אפשר לצפות מהם להכניס יד לכיס כל פעם שהמדינה רוצה לקדם רפורמה. מילה למשרד החקלאות. זאת לא חכמה להצביע על האוצר כשאתם לא עשיתם את המינימום ולהגיד שאחוז אחד תעדוף במכסות,

זה לא לתעדף וזה לא ירוק אלא זה לזרותך חול בעיניים של הוועדה. בנוסף לכסף שלא תיאמתם מראש, הבאתם לכאן משהו שבאמת התירוץ קלוש. מה זה אחד אחוז? איזו רפורמה בעולם התקדמה בגלל שאמרו שאתה תקבל אחד אחוז במכסות? זה לא אפוי, זה לא ראוי וזה לא מספיק טוב. גם האוצר צריך להבין שהחלק שלו הוא באמת נדרש. לול חופש מקבל בבסיס 25 אחוזים יותר. אני מתייחס עכשיו לשינוי. צריך לדעת שהאחד אחוז הוא בנוסף. אני יודע ואני מתייחס לשינוי. אני לא יודע אבל הוא מקבל 25 אחוזים יותר.

נמצא אתנו ב-זום אבי פנקס. הוא יציג את עצמו. חבר הנהלת המשמר החברתי וגם יושב ראש עמותה למען חיות משק. אני שמח על הרוח החיובית שקיימת בישיבה לכיוון של רווחת בעלי חיים. אני רוצה להתייחס לדבר אחד. כולם מדברים כאן על תקציב, וזה בוודאי מה שתוקע את העניין. אני רוצה לומר ליושב ראש הוועדה, לחברי הכנסת ולכולם שבמשרד החקלאות דנו על אפשרות לפתור את הבעיה אבל הם כנראה לא רוצים לפתור את הבעיה. הפתרון הוא שביצי החופש תחת פיקוח מחירים כאשר הלולן מקבל 20 אגורות יותר על ביצה ומזה הוא מממן את לול. תוך שנה הוא יקבל 300-200 אלף שקלים מה-20 אגורות האלה ותוך שלוש-ארבע שנים הוא יכול לממן. משרד החקלאות יודע את זה, הוא דן על זה, המנכ"ל דן על זה אבל עדיין מעדיפים להילחם האם לקבל 100 מיליון שקלים או 300 מיליון או 500 מיליון שקלים. אפשר כאן לקדם את הרפורמה בלי שזה יעלה ליצרן. גם כך אנחנו עם מחיר ביצה יקר יחסית. תודה אדוני. תודה רבה אדוני היושב ראש על זכות הדיבור. כל חברי הכנסת כאן, בואו נגיד את האמת. התיקון הזה שמשרד החקלאות מבקש להביא כאן לאישור שלנו, אני רואה בזה שם מכובס לפעולה שהמשמעות שלה היא הנצחת עבירה מאוד קשה על חוק צער בעלי חיים. בנוסח התקנות הזה אתם מבקשים מאתנו לדחוס עוד 400,000 תרנגולות בתנאים ובצפיפות קיצונית, בכלובים שבאמת אסור לנו כבר לגדל בהם תרנגולות. זאת מדיניות רבות שנים,

שכבר משרד החקלאות כושל בשינוי שלה כבר שנים. כמו שתמר הזכירה, 94 אחוזים מהתרנגולות בתעשיית הללים בארץ מוחזקים בכלובים כאלה. איך הגעת למספר הזה של 400,000? זאת המשמעות של החמישה אחוזים הטלת מכסות. עשינו חישוב.

ההגדלה הכללית? המכסה הזאת, היא חמישה אחוזים.

כמה זה במספרים? 110 מיליון ביצים. אם את אומרת 400,000, זאת אומרת שיש לנו 100 כדי לעגל את המספרים שלא נסתבך יש לנו מיליון. את אומרת לי ש-40 אחוזים מוחזקים בתנאים של לולים לא תקניים.

אני אומרת שהמשמעות של התוספת מכסה הזאת, זה אומר לגדל עוד 400,000 תרנגולות. בפריסה, כמה הם לולי חופש? חמישה אחוזים. אחר כך נקבל תשובה ממשרד החקלאות.

אדוני היושב ראש, אנחנו יודעים שהיום לפחות יותר מ-1,800 תאגידי מזון ברשתות קמעונאיות בכל העולם שהחליטו לעבור לשימוש בביצים שהמקור שלהם הוא מלולי חופש או מעוף. אנחנו יודעים שאם אנחנו נמשיך לגדל ביצים כך, ישראל לא תוכל עוד מעט לשווק ביצים לתאגידים שכפופים להסכמים בין-לאומיים כאלה. זה צריך להיות האינטרס של כולם לעבור ללולי מעוף וללולי חופש. אני רוצה לומר עוד משהו. יש לי כאן מסמך שבזמנו העביר ראש השירותים הווטרינריים. הוא מדבר על הסוגיה הבריאותית. אנחנו נמצאים בתקופה של פנדמיה. הנציג שלו כאן. דוקטור רם כץ. הוא לא בוקש זכות דיבור. אין לו מה לומר. אני מוכנה להעביר לכם את המכתב. להמשיך לגדל תרנגולות בצורה כזאת, זה להביא עוד מגיפות למדינת ישראל. אנחנו יודעים שכל המגיפות, כולל מגיפת הקורונה, באו כתוצאה של אכילת בעלי חיים שהביאו אתם את הנגיף הזה וגם כל שפעות העופות. התוצאה היא תוצאה של גידול לא נאות ושל תנאים וטרינריים קשים. אנחנו חייבים לשנות את דרך המחשבה שלנו ולצערי הרב משרד החקלאות כשל כמעט עשור בהבאת הרפורמה הנדרשת. לכן אני מציעה, ויש לי גם הצעת חוק פרטית שהגשתי בנושא הזה, שככל שיש צורך בתוספת של הגדלת מכסות ואני אומרת לכם בכנות שאני לא בטוחה שיש צורך כזה צריך לשנות את התקנות שנוגעות לתוספת כך שכל תוספת מכסה, במיוחד תוספת ממכסה שניתנת ללולים החדשים, הם חייבים להיות לולי מעוף או לולי חופש. אי אפשר שאנחנו נגדיל מכסות בלולי זבל. אי אפשר. זאת טעות שאסור לנו לעשות אותה בשלב הזה בשנת 2020 ואני בטוחה שיש כאן הרבה מאוד מחבריי שלא יצביעו על הנוסח הזה של התקנות. מר ביטון, בבקשה אדוני. תודה רבה אדוני היושב ראש.

ממושב אביבים. איפה זה מושב אביבים למי שלא יודע? מקום שאוהבים. בדיון הקודם סיפרתי שכאשר הייתי מאובטח, המאבטח תמיד היה מקדים. המאבטח היה אומר, תעלה על כביש החוף, סע ישר, ישר, תגיע למחסום של החיזבאללה ותחזור 100 מטרים. אביבים נשאר באותו מקום והשכנים הכי קרובים שלנו אלה החיזבאללה אבל לשמחתי לא הם אלה שמרתיעים אותנו אלא אותי מרתיע מה שקורה היום באמצעות הרשתות החברתיות, השירותים הווטרינריים, רווחת העוף עומדת לנגד עינינו, בריאות הציבור עוד יותר עומדת לנגד עינינו ואין סיבה בעולם שאנחנו נפסול כל תוכנית של גידול בתנאים עודפים ולטובת רווחת העוף ובלבד שיהיה תקציב שיממן את הדבר הזה. לא יכול להיות שאימא של שמעון ביטון, בת 75 היום, תיקח מיליון שקלים כהלוואה, ומה היא תשאיר לנכדים שלה? נדוניה של פשיטת רגל? בסוף צריך להרוויח את המשכורת. אם המדינה תכניס את היד לכיס, כמו שקרה ב-16 בינואר 2018, אז הבאנו הסכם עם שר האוצר כחלון בסכום של 330 מיליון שקלים, שזה לא נותן מענה מלא אבל גם שם נתנו את חלקנו לטובת הציבור בהפחתת מחיר הביצה כדי לעזור ליוקר המחיה. וראה פלא, מי שאמור להוביל את המהלך הזה, מנכ"ל משרד החקלאות, לא מגיע לדיונים. מורה לפקידות במשרד לא להשתתף בשום דיון. אני הייתי במשכן הזה עשרות שעות. מה הוא עושה היום? יועץ לענייני תקציב של כחול לבן. אני שמח שהוא כבר לא נמצא במשרד. אני יודע שהיום במשרד יש נציגות של מנכ"ל ושר שמבינים את הצורך. ב-16 בינואר נדחינו על ידי כך שלא נחתם הסכם שהאוצר הביא כסף. אני שמח שהוזכר כאן על ידי האוצר שמשרד החקלאות בראשותו של המנכ"ל לא נחתם. התקדמנו שלב נוסף. בתאריך 30 ביולי 2019 במשרד ראש הממשלה, באמצעותו של המתווך, חבר הכנסת ניר ברקת, עשינו שעות שלמות והגענו למתווה שכרגע מנצלים את המתווה הזה לרעה ומוציאים ממנו שורה אחת תוספת תינתן רק ללולים שיעמדו בדרישות. המתווה הזה היה בכפוף לתקציב. אפשר להביא את חבר הכנסת ניר ברקת ולשאול על הדברים. ניר ברקת לא בא לנו טוב. לא בא לך טוב. אדוני היושב ראש, גם ההסכם הזה לצערי לא יצא לדרך. לעניין התוספת הרוחבית של ארבעה אחוזים, בלולים שאחד ויחיד כינה אותם לולי זבל, בן אליהו, ואני לא רוצה להגיד מה שיש לי להגיד. אני רואה שבן אליהו עשה רעות רבות.

בשבילי הוא היה איום יותר

מהחיזבאללה. אדוני היושב ראש, אסור לנו כוועדה להפעיל את העונש על המגדלים ולא לתת להם את ךהמכסה אלא לחייב את משרד החקלאות ואת האוצר לבוא עם

תודה. ביטון, תסכם. אני אסכם. כשגילו את המנהרות ביישובי הגדר בגבול הצפון, ביניהם גם הישוב שלי, ושאלו אותי איך אתה ישן בלילה והאם אני מוטרד מזה. התשובה היא לא. גופי כולו צלקות. אני לא מוטרד מזה. הטרידה אותי המנהרה שחפרו לי במשרד החקלאות. הטריד אותי שהמשפחות האלה לא יתפרנסו מהלול כי זה מקור הפרנסה היחיד. תבינו. כשאימא של שמעון הולכת ללול, אין לה חלופה אחרת. אין לה מרכז יום לקשיש. אין לה מרפאה בישוב.

יש לה את הלול והיא נכנסת אליו שבע פעמים ביום. הוא דואגת לעופות האלה בדיוק כאילו הם הילדים שלה כי זה מקור הפרנסה, זה מקור התעסוקה ואי אפשר לשכוח את זה. אני חייב לומר לאדוני היושב ראש שיש תוכנית שנקראת מגן הצפון, למגן אותנו בחומות ועוד חומות ועוד גדרות. יש כסף לזה. אני מוותר על כל המיגונים האלה. אני מבקש דבר אחד, מיגון כלכלי. זה מה שממגן אותי ולא חומות. אני מבקש דבר אחד. 1 במארס 2021, איגרת של השירותים הווטרינריים אומרת לנו בישובים האלה שמי שלא יעבור ללול משודרג, לא יוכל לחדש. בכספו.

אומר יותר מזה דוקטור אסף. לא מעניין אותי התקציב. אל תדבר אתי על כסף. אני סוגר לך את הלולים באביבים. 110 משפחות מתפרנסות מזה ואני סוגר לך את הלולים באביבים, בזרעית,

במרגליות. נסגור את הלולים כי הרי אין לי מה לעשות שם. אני אמרתי לך שאני באמת רוצה לגמור את הסאגה הזו של הלולים אבל כן המדינה תכניס את היד לכיס ותשים כסף. אם מישהו יסגור את הלולים שלך בלי שהוא ישפה אותך, אני אסגור לו את המשרד שלו. לוועדה הזו הוא לא ייכנס גם אם הוא יסיר את זה. הוא לא ייכנס לוועדה הזאת. אני אומר לך שמגן הצפון היום, לקחו לי אדמות חקלאיות, מיגנו אותי בחומות ועוד חומות ועוד גדרות. תודה שמעון. תודה. מעיין בוסקילה. יעקב, יש

מי שממהר למליאה, שיעלה למליאה. מעיין, תמתיני. יצחק פינדרוס, בבקשה. אדוני היושב ראש, בכנות אני אומר לך שאני יושב כאן מבולבל. אתמול לא הבנתי את הנתונים והיום אני בטח לא מצליח להבין אותם. המדינה בעד שוק

כדי להרגיע את הנוכחים, אני מודיע שאנחנו קובעים ישיבה על התקנות ביום רביעי הבא, לשנים 2020 ו-2021. תביאו את ה-2021. אם תביאו, יהיה. אני אומר לכם שאם לא תביאו את 2021, תביאו את זה שבוע אחר כך, לא יהיה. עכשיו לכו ותעשו את חשבון הנפש שלכם. פרוטוקול, היוועצות מוקדמת, כללי הניהול של מפא"י,

לא תהיה היום הצבעה.

הודעתי. ביום רביעי הבא.

אני לא מצליח להבין את השיטה הזאת. יושבים במועצת הלול, קובעים מכסות לפלוני ולאלמוני ואז אומרים שיש בעיה של יוקר המחיה. לא לפלוני אלמוני. נוסחה. בכנות אני אומר לכם שאני לא מצליח להבין את הנוסחה הזאת. לא מבין מה זה הדיון הזה, איך זה מתחלק ואז נותנים עשר לזה ו-15 לזה ו-20 לזה. החלוקה לא ברורה לי. אולי אני אעזור לך. אם כולם היו לולי חופש או לולי מעוף, הייתה הגדלה אחת רוחבית. אם לא היו ישובים חדשים, הייתה הגדלה רוחבית. אם לא היו עיוותים קודמים בגלל קרבה לזה,

לאגודה הזאת ולחברות הזאת, לא היה צריך לעשות היום שיישובי העוטף כך ואלה החדשים כך, והמגזר הערבי שהיה מקופח, לתת לו היום כך.

חושב שהדיון היה צריך להיות איך מבצעים את השיטה הזאת. השיטה הזאת היא לא טובה. שנית, כשרוצים לעשות רפורמה ורוצים לדרג את הלולים ללולי מעוף וללולי חופש, ורוצים פיצוי, זה נכון ואני מסכים אתך. האוצר צריך לשים את היד בכיס ולתת פיצוי, אבל אני חושב שזה ברור ואני לא הצלחתי להבין כאן ממה שקראתי, שה-160 מכסות חדשות, מה שיש כאן החדש, אמור להיות בכללים החדשטים.

אז אתה לא מאפשר ללולים הישנים את תוספת המכסות. מכסה חדשה מחויבת לעמוד בכל התנאים המחמירים. אסף, אל תצהיר הצהרות שלא תוכל לעמוד בהן אחר כך. היית צריך להתאפק עם ההצהרה שלך. אם אתה חושב שוועדת הכלכלה תאשר תקנות בלי לקיים עליהם דיון ואם חברי הכנסת ישתכנעו שצריך לשנות אותן, אנחנו נציע לכם לשנות אותן. אם לא תרצו ואנחנו נשתכנע שלא נאשר, אז לא נאשר. חד וחלק. הנה, אני אומר לך שיהיו שינויים בתקנות. תרצה לדעת מה הם, דבר אתי במהלך השבוע הזה כי יהיו שינויים. אני אומר רק משפט אחד, אם יורשה לי להשיב אדוני היושב ראש. עניתי תשובה לחבר הכנסת פינדרוס. שמעתי מה ענית ולא רציתי שתסיים את מה שענית. תעצור.

לטובתך וגם לטובתי. אני מתעקש. אני לא מרשה לך. אני מקווה שהם עומדים בכללים של נושא הבריאות.

אם כבר מדברים בשיטות מפא"יניקיות של חלוקה, הם גם חלק ממפא"י. אני מעדיף שזה לא יהיה כך. אני אומר את זה ברצינות, אבל אם מדברים על זה. מ-2017 לא אישרו את התקנות עד היום. כשאתה מגדיר ישובים חדשים, אתה מגדיר לפי היום. למה נענשים, בגלל שאנחנו התעסקנו, לא רוצה להגיד לך במה. אנחנו הולכים בשעה 11:00 להתעסק עוד פעם בשטויות האלה. כל הישובים האלה צריכים להיענש? כל הישובים שב-2017 היו ישובים חדשים, מאז לא אושרו תקנות, לא אושרו מכסות, הם צריכים לקבל עונש?

גם לולים חדשים, גם עומדים בכללי הבריאות. ישוב חדש, אלה חמש שנים. ברור שצריך לפתוח גם להם. ישובים חדשים, צריך ללכת אחורה מאז הייתה הקצאת מכסות,

אני מתחיל לפחד כי ביומיים האחרונים יש יותר מדי דברים שאנחנו מסכימים עליהם ואני אלך לעשות חשבון נפש. בנושא של יישובי עוטף עזה. מסתמכים על החלטת הממשלה במקום על החקיקה. יש הגדרה בחקיקה מה זה ישוב עוטף עזה שהיא הגדרה יותר פוליטית ויש הגדרה בחקיקה. בחקיקה זה לא פוליטי? החקיקה יותר רחבה.

אתה יודע איך הליכי חקיקה עוברים. קצת פחות מפא"יניקיות שמזכיר הממשלה כתב. רציתי את הדיוק. בוועדה אצלך כאן יושבים אנשים מעוד סיעות ומעירים הערות ואתה מקבל אותן, גם אם הם מישראל ביתנו בטעות. אבל בממשלה זה לא עובד כך ומי כמוך יודע את זה. היית גם חבר בממשלה ואתה יודע איך מתקבלות שם החלטות. אני מבקש שההחלטות יבואו לידי ביטוי. תודה רבה. תודה רבה. בבקשה גברתי. תודה רבה על זכות הדיבור. אני חייבת לומר שדעתי די נוחה מהדברים שאני שומעת כאן. תציגי את עצמך. אני יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים. יש כאן כמה נושאים שכן חשוב לי. אני לא אחזור על דברים. השורה התחתונה, יש כאן משהו שנמשך שנים רבות והגיע הזמן לשנות אותו. הדברים שאמרנו לא מצאו חן בעיניך? אמרתי דעתי נוחה.

אנחנו חייבים להגיע לאיזשהו מתווה עם הסדר לגבי מעבר ללולים החדשים.

אני עד היום לא קיבלתי שום נתון על כך שמבקשים העלאה רוחבית בלולים האלה ויש צורך באותן ביצים.

אל תלינו. הדבר האחרון שהוא חשוב ואני חושבת שזה משהו שאנחנו דנים בתוך הצוותים הבין-משרדיים. כמו שאמר חבר הכנסת אלי אבידר על המשלוחים החיים וכולי, אם הלולנים צריכים לדאוג לניטור סלמונלה ולא משרד החקלאות,

אני באמת חושבת שאנחנו צריכים גם לדון לגבי אותם זוגות צעירים שהגענו והתיישבנו ואנחנו רוצים להתפרנס בכבוד. עם חילוקי הדעות בין ועדת הכלכלה לבין מועצת הלול והאוצר לגבי הלולים החדשים,

אנחנו נשמח שקודם כל תאשרו לנו שנוכל

לא.

אנחנו מציירים כאן תמונת מצב. רבותיי, גם כשיש לי דעה מגובשת, אני מבקש בדיונים לומר את הדברים בשקיפות מלאה ובצורה מאוזנת.

משהו כללי. לגבי נוסח תקנות, אני מצטרף למה שאמר חבר הכנסת פינדרוס.

יש את התקנות החדשות